בוקר טוב. אני פותחת את הדיון בנושא "המס הוורוד" בוועדה לפניות הציבור. כהרגלי, אני אתחיל בהקראת שיר עברי "חזקה מהרוח", שכתבה אסתר שמיר: "היא הייתה חזקה מהחורף

אבל בהחלט בבית הזה יש תמיכה יפה מאוד גם בנושא "המס הוורוד", שינויו וביטולו, וגם בנושאים קשורים אחרים לשוויון לנשים. נציגות שדולת הנשים נמצאות איתנו.

אנחנו מאמינות שניתן לשנות את התופעות האלה, ושבאופן כללי רצוי היה שגם מקבלי ההחלטות וגם הציבור ככלל ילמדו להרכיב מה שאנחנו קוראות להם משקפיים מגדריות. כלומר,

בעזרת משקפיים שבוחנות כל דבר, אם יש פה הבדלים בין גברים

אני רוצה גם לציין בהיבט העשייה של משרד הכלכלה את כל הנושא של רפורמה בתקינה. הרפורמה בתקינה שהמשרד מוביל אמורה להקל משמעותית על הליך הייבוא ועל אופן כניסה של מוצרים לשוק. היא תיכנס לתוקף ביוני השנה, אבל כבר באפריל מה שיכולנו ומה

האמת היא שכשקיבלנו את הזימון, אז ידעתי על "המס הוורוד", שמעתי פעם על מחירים של דאודורנטים, אבל אני יושבת פה ואני מתעצבנת. לא ידעתי שזה גם בבקבוקים וגם בקלסרים וגם בכל

העובדה שגם אם ניכנס למוצרי הטיפוח הגבריים או הנשיים אנחנו נגלה שלאישה יש 300 מוצרי טיפוח, ליום, ללילה, לצוואר, לעיניים, לאצבע, לאף. ומשום מה, כשזה מגיע לגברים יש להם

מוסד אקדמי שנקרא בצלאל. בתוך בצלאל יש את המחלקה לעיצוב חזותי. בחדשות בצלאל, ב-7 במרץ 2021, יצא מאמר שנקרא "המס הוורוד". אני אתן את הקרדיט למרצה מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית,

והוא כותב לסטודנטים על "המס הוורוד". הוא כותב

וזה בנוסף לכך שהן משלמות גם כשהן מרוויחות הרבה פחות. פערי השכר בישראל עומדים על 22%. כלומר, אישה ישראלית מרוויחה פחות ומשלמת יותר. "המס הוורוד" מסייע להעמיק את

תספורת שיער קצר נשים מול תספורת שיער קצר גברים,

לא משהו ליד,

גדם המחקרים שם מראים שיש פערים.

אז אנחנו עוברות לעסוק בצד ההוצאות בלי לזנוח את העיסוק בצד ההכנסות, וצריך לוודא שנשים מרוויחות לפחות כמו גברים שעושים את אותו